צוהריים טובים לכולם, אנחנו פותחים את הישיבה. מי שטיפל בנושא של כל החלוקה של הוועדות מול הסיעות היה יואב

לי היה חשוב שקודם כל תראו את המצגת.

זה לא היה הנוהל עד היום בחלוקת ועדות. הראינו לכם את המצגת לפני שעה. בכנסת ה-24 חלוקת חברי

אפשרות שנייה, להגיד: אתם רמסתם אותנו, לכן נעשה לכם פי 10 - גם את זה בחרנו לא לעשות. אפשרות שלישית, להגיד: את מה שעשיתם לנו אנחנו עושים לכם

בחרנו

דרך אגב, בהצעה הראשונית שלכם לא נתתם לנו עלייה וקליטה,

אנחנו עכשיו נותנים לכם את זה ישר. כמובן שאנחנו משנים את היחס בין חברי הוועדות, כי יש עכשיו 56-64, לא 58-62. רוב הוועדות הן ללא שינוי בהשוואה לכנסת ה-24. כל החלפה שתביאו בהסכמה תאושר. יש כאן טיוטת הצעה לוועדות המיוחדות, אבל לא נדון בה היום כי צריך לבחור את הנושאים.

למה לא עם המחנה הממלכתי? החלוקה הפנימית תהיה בהסכמה. אם לא תהיה הסכמה, אנחנו נחלק גם את זה. למה לא חיברת אותנו עם חד"ש-תע"ל? בכל הוועדות יש סך הכל 208 מקומות. מפתח החלוקה נותן לאופוזיציה 97.1 מקומות, לקואליציה הוא נותן 110.9. אנחנו נתנו 111 לקואליציה,

לאופוזיציה ירד ממינוס ארבע יתרון למינוס שלוש במעמד האישה ונראה לי שעל זה הם לא כל כך יכעסו כי גם ככה יש להם רוב מבוסס של שלושה מנדטים במעמד האישה.

ובוועדה למעמד האישה,

שליש אחרון ליש עתיד פלוס רע"ם. בכנסת ה-20 הייתה רוטציה בביקורת המדינה - - בוועדת העלייה והקליטה,

ובוועדת המדע,

הייתה לנו קדנציה מלאה. עכשיו העברתם אותנו לוועדת מדע לחצי קדנציה. מה זה "מקוצר"? אם הקדנציה של הממשלה מקוצרת, אני יכול להבין את

עצם זה שאתה מראה את זה כאן לעולם זה לא רציני. גם ב-2015, בכנסת ה-20 לדעתי, היו כמה שבועות של דיונים ובסוף הוגשה הצעה.

כל החצי,

אם אתם בחרתם שלא, זה עניין שלכם.

כשישב כאן בועז ביסמוט אמרתי לו: בועז, אין לנו ויכוח, אנחנו רוצים לנהל דיון אמיתי כי אלה החיים שלנו

כשנתנו לכם את הוועדות שבחרתם לא לקחתם בהן חלק,

מה אתה מתערב? אני מנסה להבין מה נתתם. נתתם לכל האופוזיציה שלוש ועדות.

ארבע, כי גם עלייה וקליטה

אני לא מתבכיינת, אני לא צווחנית ואני לא תרנגולת. אני אישה שמדברת דברי טעם על דברים שהיו כאן. תבינו, הדבר הכי חשוב לחברי הכנסת מהאופוזיציה הן ועדות הכנסת.

אני באה ומציגה עמדה. קיבלתי

אמרתם שדרסנו,

אתם עושים כאן צעד מיותר וחבל, כי אנחנו יכולים לעבוד יחד למען אזרחי ישראל. חבר הכנסת שמחה רוטמן, בקשה. תודה רבה

מדע ומעמד האישה, כשקליטה ניתנה אז למרצ,

הסיבה היחידה שיאיר גולן לא מונה ליושב ראש ועדת קליטה, לפחות בשלב הראשון, ואני אפילו לא מדבר על השיחות הלא רשמיות שהתנהלו אחר כך, זה כי כחלק מהתרגיל הדי נבזי של הקואליציה דאז הם דחפו את כל נציגי הליכוד ויצרו רוב מאוד מאוד גדול לאופוזיציה

מה שברור גם, וטוב שהזכירו את אותה עתירה לבג"ץ, זה שאותם אנשים שמשום מה עוד היו להם ציפיות שהבג"ץ יעמוד לצד המיעוט כאשר הרוב רומס אותו, בג"ץ

לפני ההצבעה

אני מבינה מהדיון כאן שזה לא קרה עכשיו. היו אז דיונים בין כלל הסיעות, בין

נעשו בהמשך שינוים שונים, אבל זה היה כבר ללא הועיל מבחינת הפרקטיקה, משום שחברי הכנסת של האופוזיציה החליטו שהם לא מעוניינים להיות חברים בוועדות.

מנהלת הוועדה היקרה שלנו,

בשעה 13:03. היה אז הרבה שיח מקדים, וגם עכשיו היה שיח מקדים,

בניגוד אליכם שעשיתם את זה חודש אחרי. אנחנו רוצים להקים את הוועדות כמה שיותר מהר,

משפטי, כבודו במקומו מונח, והסכמות קואליציוניות ואופוזיציוניות, כבודן במקומן מונח, אבל העובדה שהאופוזיציה לא הסכימה להצעה המבזה שהוצעה על ידי

כולם יודעים שזה היה התירוץ של נתניהו שגרר אתכם לזה כדי לא לעבוד בוועדות.

ואני גם אשמח לשמוע את ההתייחסות שלה לגבי כל מה שאנחנו שומעים פה.

עם זה שאתם

אומר "אתם" אני מדבר על שרים בכירים. אופיר, אתה הגעת לעבודה, אני חלילה לא מדבר עליך. מה שאתם עושים עכשיו זה המשך ישיר להתנהלות המחפירה שעשיתם קודם, ואני אומר לך שזה לא

את מי אנחנו מסנדלים? את תושבי מדינת ישראל שצופים בנו ולא מבינים מה אנחנו רוצים.

מה אתם רוצים? להתעסק גם בתפקידים של האופוזיציה? בשביל

ראשית, אני מוחה על עצם העובדה שלא קיבלנו את החומר מבעוד מועד,

כפי שהיועצת המשפטית אמרה, לא היה לזה תקדים גם בכנסת הקודמת.

אתם רוצים לבלגן את עבודת הממשלה - זה עניין שלכם,

אל תפגעו בפעילות של

מה אני מצפה מהכנסת? אני מצפה שהכנסת תדון בהרבה מאוד נושאים שחשובים לציבור הישראלי.

המחייה. האופוזיציה והקואליציה דיברו שם והעלו נקודות כל כך

ברגע שאתם באים ואומרים שבוועדת כספים יש שני קולות ליש עתיד ורע"ם אתם בעצם אומרים: אנחנו לא רוצים

זה לא יקרה, אסור שזה יקרה. אלה דברים שצריכים לדון עליהם עד ההצבעה ולשנות אותם, כדי שיהיה ייצוג לכל הדמוקרטיה

ואנחנו נעמוד על זכותנו ועל זכות הציבור שלנו להיות מיוצגים, להישמע ולהצביע בכל דיון ודיון, כי זאת השליחות שלנו כאן. מאחר ויושבת כאן איתנו גם היועצת המשפטית של הכנסת, אני רוצה למחות על משהו שהפך להיות

יכול להיות שזה לא רלוונטי לחלק מהדיון,

כי אחרת אתה פוגע בזכות ההשתתפות שלי,

בכנסת. חשבנו בהתחלה להצביע היום על כל הוועדות, אבל בגלל הביקורת שלכם על כך שאתם לא מספיקים לדון ולהתעמק בזה אנחנו דוחים את ההצבעה ליום

אני מאוד מקווה שתנהגו כמו ווינרים. אנחנו מכבדים את תוצאות הבחירות, אבל אנחנו נהיה כאן ככל שנידרש על מנת לבטא את הצרכים, את האתגרים,

שותפות הליכוד מקרב סיעות האופוזיציה בכנסת הקודמת לא החרימו את הוועדות,

גם בכספים, גם בחוקה - - בגלל שהיינו צריכים בשביל חלק מהמשחק

אבל בוועדת כלכלה לא הכנסנו, בוועדת החינוך לא

העובדה שאפילו לא טרחתם להקים את הוועדה לביקורת המדינה,

ואפשרתם לנורמות האתיות של הבית הזה להתדרדר בהעדר ועדת אתיקה,

אני חושבת שכנבחרי ציבור - לפחות אני אשתדל מאוד בבית הזה אנחנו לא צריכים לתת ציונים למישהו אחר, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, כי אחרת זה משהו שמביא להתדרדרות של הכבוד לזולת.

תמיד אשתדל להסתכל על עצמי ביחס לעצמי,

המוסר והעבודה שאני נותנת לעצמי.

אבל אני

היא אמרה שנראה לה הגיוני שהאופוזיציה תקבע לעצמה את

מה לעשות שאתם לקחתם את זה מאיתנו. זה התקדים שיצרתם. אנחנו נתנו לכם להתחבר עם עוד מפלגה? אנחנו חיברנו אתכם עם מפלגות? אתם קבעתם לנו. היה עניין של בן אדם אחד בוועדת כספים.

אתם קבעתם לנו את הנציגים, זה היה התקדים

מטי, הם חיברו את עצמם.

עם חד"ש ועם תע"ל - - אני לא חושבת שחיברו את הליכוד עם המשותפת. ואם זה קרה, זה בסדר?

אם הנורמה היא שמחלקים לסיעות, אז מחלקים לסיעות,

לא כל הזמן להתכתש אחד עם השני,

התקדים של כפייה של הקואליציה על האופוזיציה לגבי איזה חברים יהיו

איזה סיעות אופוזיציה יהיו באיזו ועדה אכן הייתה בכנסת הקודמת. למיטב ידיעתי והבנתי היא הייתה מהתחלה ועד הסוף, אני לא חושבת שהנושא הזה שונה. זה היה יחסית תקדימי,

בין אם על ידי הקואליציה ובין אם ככלי אופוזיציוני שהאופוזיציה עצמה השתמשה

לימד אותנו שהדבר

התייחסת באופן כללי לאופן החלוקה ואמרת שיש איזו שהיא בעיה בתקדים מבחינה פרוצדוראלית.

אולי בפגיעה בזכות ההשתתפות של חברי

פתאום נזכרתם להיות ממלכתיים. גם אתם שמעתם בזמנו את היועצת המשפטית ולא קיבלתם את העמדה שלה,

מה נעשה עכשיו? אפשר להחזיר אחורה את הגלגל? מה אתם רוצים מאיתנו עכשיו? יש מקום לשקול את הנושא, לבדוק ולהימנע מכל התככים שלא מובילים לכלום. הרי בסוף אנחנו צריכים להביא את הקול שלנו,

חבר הכנסת רם בן ברק, בקשה. זה נכון שהייתה בהתחלה התנהלות מסוימת, אבל בסופו של דבר ההסכם שהובא לאישור הוועדה אחרי דיונים לא מעטים נפל על מקום אחד בוועדת כספים. בשאר הוועדות לא היה ויכוח, הגענו להסכמה. הסכמה עם עצמכם, לא איתנו. איתכם. בסוף זה נפל על מקום אחד בוועדת הכספים. לא תוכלו לשכנע אותי כי אתם יודעים שאני צודק. הייתה החלטה מושכלת בזמנו מצד האופוזיציה לא להשתתף בדיוני הכנסת כאות מחאה, כאות הבעת אי אמון בממשלה או הבעת אי אמון בלגיטימציה של הממשלה. איך אני יודע את זה? א', כי זה ידוע,

כי כשאני בתור יושב ראש ועדת חוץ ביטחון אמרתי שאני מוכן שיהיה שוויון בוועדת חוץ וביטחון בין החברים בגלל הניסיון האדיר שיש לחלק מחברי האופוזיציה דאז,

חוץ מחבר הכנסת פרוש אף אחד לא הגיע. אני בטוח שהסיבה הייתה סיבה פוליטית, חישובים כאלה ואחרים. אני חושב שצריך לקחת את הדבר שיש בפנינו, לקרוע אותו, ולשבת עם כל חברי האופוזיציה.

רק לנהל משא ומתן עם נציגים מהמחנה הממלכתי, עם נציגים מהעבודה, מה שאולי יכול לעזור לכם בטווח הקצר, לא בטווח הארוך, בעיקר לא יהיה נכון לדיון המעמיק שאפשר לקיים בוועדות. הרי יש לכם רוב מוחלט בוועדות. אין מצב שהצבעה שתרצו שתעבור לא תעבור, אתם תעבירו את כל ההצבעות.

תגלו אחריות ותעשו את מה שנכון, לא רק את מה שאתם יכולים,

תטיבו את הדיונים בוועדות. זה שאתה אומר שתדחה את ההצבעה ליום רביעי אבל בעצם עד יום רביעי לא יהיה דיון, אין לזה משמעות. אני מציע שתקרעו את זה, תביאו הצעה חדשה אחרי שדיברתם גם עם סיעת יש עתיד, ואז ביום רביעי נקיים דיון ונעשה הצבעה. אם אני מסתכלת בהצעה שפה על ועדת המדע, אז 6 מתוך כלל החברים הם מיש עתיד ורע"ם, אבל אם אני מסתכלת על ועדת כספים, אז יש עתיד ורע"ם קיבלו שניים, המחנה הממלכתי קיבלו שניים, ותע"ל-חד"ש,

קיבלו שניים. זה מעוות מה שיש שם,

אם אני מסתכלת על הוועדה למעמד האישה, אז יש חמישה נציגים מיש עתיד ורע"ם. זה לא נשמע הגיוני, נכון? את כל כך צודקת. האם את מבינה שהמספרים האלה זה מה שנתנו לנו? העיוות שאת אומרת עכשיו הוא כל כך נכון, אבל זה מה שעשו לנו. לתת שניים בוועדת כספים ושישה במעמד האישה זה בלתי נתפס, זה לא הגיוני,

על זה הייתה הזעקה שלנו. הערנו אז שזה מאוד בעייתי, אבל עמדתנו, לצערנו, לא התקבלה. אני חושבת שמאז נצבר גם ניסיון שמלמד כמה זה פוגע בכנסת, לכן רצוי שזה לא ייעשה עכשיו. זה היה תקדים בעייתי מאוד בכנסת הקודמת. מה מצפים? שנחרים את הוועדות האלו? אנחנו באנו לעבוד. אני רוצה לעבוד, אני באמת רוצה לעשות טוב למדינת ישראל, אני רוצה שגם הקואליציה וגם האופוזיציה

אל תתייאשי, כי כשהיינו שלושה בוועדת הכספים הצלחנו אמנם להגיע להישגים לא כל כך גדולים אבל מידי פעם היה לנו סיפוק. תבואו, אנחנו נראה לכם איך עושים את זה.

יודעים, יש כבוד של מנצחים. כל זמן שאני אהיה פה אני אעביר לכם את החומרים לא בדיון עצמו אלא לפחות יום לפני. לגבי החלוקה אני כבר אומר לכם שלא הולך להיות פה שינוי דרמטי. אני אשב עם הסיעה שטוענת שלא ישבנו איתה. אני חושב שליש עתיד ולרע"ם לא צריך להתייחס כאל מקשה אחת, לכן נעשה את ההפרדה לפי המכסה של יש עתיד ולפי המכסה של רע"ם. ביום רביעי נתכנס בשעה 09:00. תודה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.